בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. היום ה-12 בספטמבר 2023, כ"ו באלול התשפ"ג. לפני שאפתח בסדר-היום, ובמה שיש לנו על סדר-היום, אני כן חייב להגיד משפט על מה שמתנהל בגבעה שלידינו.

כל העיניים כנראה נשואות לדיון שמתקיים כרגע בבית המשפט העליון. אבל אני לא יכול לאמירות של חברים שלי כאן בכנסת עם כל מיני איומים על מערכת המשפט, על בית-המשפט העליון. הכנסת כן תקבל בהכנעה, לא תקבל בהכנעה. במדינת ישראל יש מערכת שבה יש בית-משפט, הוא המוסמך לפרש את החוקים, ואנחנו כפופים לפרשנות שלו, ואנחנו נקבל כל הכרעה וכל החלטה של בית-המשפט. קיבלתי הכרעות של בית-המשפט העליון כשאהבתי אותן, וגם כשלא אהבתי אותן, וכך מצופה מכל החברים. אולי בפרפרזה על מה שראיתי את כל חברי הקואליציה, רבים מהם מפרסמים הכנסת לא תקבל בהכנעה את רמיסתה, הייתי מוסיף את רמיסתה של מערכת המשפט. הכנסת לא תקבל את רמיסתה של מערכת המשפט, ותעמוד על הזכות של שלושת הרשויות האלה להתקיים כרשויות עצמאיות כל אחת בפני עצמה. כל אחת עם עצמאותה. בהקשר של הסמכות - אני חושב בכלל אין שאלה לגבי הסמכות של בית המשפט העליון לדון בחוקי-יסוד, בוודאי שחוק-יסוד היום בכנסת, מספיק שמוסיפים כותרת, זה כאילו הופך להיות חוק יסוד לשום הליך חקיקה שונה בלי שום תהליך שונה שבו הכנסת באמת אולי מתוך היותה גם כרשות מכוננת נוהגת בעניין הזה באיזושהי יראת כבוד. אני חייב לומר שבהליך החקיקה של החוק שדנים בו כרגע בבג"צ, לא הייתה שום יראת כבוד לעיסוק בליבה החוקתית של מדינת ישראל. כשם שגם אם היו מחוקקים חוק-יסוד שקובע שרק ל"ג'ינג'ים" יש סמכות להצביע, אז אף אחד לא היה שואל האם יש סמכות או אין סמכות לבית-המשפט, בוודאי שיש לו סמכות. אז יש לו את הסמכות לדון בחוקי-יסוד, ואני מקווה שהוא יעשה וגם יכריע לפחות כפי שאני הייתי רוצה שיכריע ויפסול את התיקון הלא סביר הזה שהעבירו כאן בכנסת בצורה אגרסיבית. עדיין נקבל בהכרעה ובהכנעה כל פסיקה של בית-המשפט בעניין הזה. ומכאן למעבר חד, נחזור לעניינים שבאמת מעסיקים את אזרחי ישראל, ובהם צריך לעסוק, וזה החיים עצמם. זה נראה כאילו כל היום עוסקים רק בעניינים משפטיים, אבל החיים ממשיכים. יוקר המחיה ממשיך. הקשיים של העולים והעולות ממשיכים. גם לצערי אנשים משלמים בחייהם נוכח אוזלת היד הביטחונית והמצב הביטחוני הקשה. ולכן קבענו דיון כמובן על מערך הסיוע לחיילים בודדים בשחרור, וגם במהלך השרות. דיון שהוא דיון המשך כבר לדיון שקיימנו. אבל בתוך כך אי-אפשר שלא להתייחס ולהזכיר את זכרו של חייל בודד שנרצח בפיגוע דריסה סמוך למחסום מכבים ב־ 31 באוגוסט 2023. סמל מקסים מולצ'נוב, זכרונו לברכה, בן 20 היה בנופלו. מקסים עלה לבד בשנת 2017, במסגרת פרויקט נעל"ה, נוער עולה לפני עולים. עלה מחרקוב שבאוקראינה, התחנך ב"הדסה נעורים". בפתח הדיון נציין דברים לזכרו של החייל הבודד סמל מקסים מולצ׳נוב ז״ל, הלוחם מתותחנים,

31 באוגוסט 2023. מקסים היה בן 20 בנופלו. עלה לארץ לבדו ב2017 במסגרת פרויקט נעל״ה, מחרקוב שבאוקראינה בהיותו בן 15, התחנך ב״הדסה נעורים״. התגייס לצה״ל ושימש כלוחם בגדוד 411 בחטיבת האש 282 בתותחנים. במותו הועלה מדרגת רב״ט לסמל. לפני חצי שנה,

בזמנו הקצר כאן איתנו, מקסים הצליח לתת כל כך הרבה גם בתרומת מח העצם,

אני השתתפתי בהלווייתו של מקסים כמו אלפים רבים. אני חייב לומר ששם עם ישראל התגלה בגדולתו. כשמורידים את מה שרואים כל היום בתקשורת, וברשתות החברתיות, ואת המריבות, פתאום אתה רואה את עם ישראל מכל מקום, מכל עדה, מכל כיוון, מגיעים לחלוק כבוד אחרון למי שהם בכלל לא הכירו רק בגלל מה שהוא עשה, והנכונות שלו גם לעלות לארץ ישראל, וגם להגן עליה בחייו. הוא קשר את גורלו עם מדינת ישראל, עם ארץ ישראל. אהב את המדינה ונטמן בה. יהי זכרו של מקסים ברוך. בפתח הדיון, אני מבקש לתת גם למדריך של מקסים. נמצא איתנו בזום. בבקשה.

אני מנהל המרחב הפוסט סובייטי במנהלת נעל"ה. ב-2017, מקסים הגיע לאגף המורים, אז עבדתי שם בתור מנהל תוכנית נעל"ה. קלטנו נער בן 14 שבגיל כל כך מוקדם הגשים את המעשה הציוני. מקסים היה נער נפלא. מילד הוא הפך לאיש מקסים כמו שהיה שמו. תמיד עזר לכל מי שהיה זקוק לעזרה. התנדב בכל מסגרת ובכל פעילות שהיה אפשר להתנדב. שירת בצבא, ב-31 באוגוסט נלקח מאיתנו. הוריו הגיעו ללווייה. אנחנו ועוד רשויות רבות כמנהלת נעל"ה ליווינו את ההורים. נאמר שמקסים היה חייל בודד. הוא היה חייל בודד בסטטוס. אני יכול להגיד שלחייל בודד כמו מקסים היו הרבה משפחות, כמובן, המשפחה שלו, אח שלו שהוא גם בוגר "נעל"ה", משפחת כפר הנוער "הדסה נעורים", שם הוא גדל מגיל 14, ועד שהוא התגייס. משפחת "נעל"ה" שהיא משפחה של כ-20 אלף בוגרים. מקס הוא הבוגר השמיני, נתן את חייו למען המדינה מסך

נעל"ה. משפחה נוספת זו משפחה של חברים שלו בצבא. לעדות שאנחנו עכשיו מדברים במסגרת המכובדת הזו על מקס, כל עם ישראל, וכך היינו גם בהלוויה, הפך למשפחה נוספת של מקס. זו אבידה מאוד גדולה. מקס, כמו שאמרתי, דוגמה למעשה ציוני. אנחנו היינו גאים בו בחייו, ואנחנו גאים בו גם בהירצחו על ידי מחבל נאלח. תודה על ההזדמנות להגיד מילים על מקס. תודה רבה. יהי זכרו ברוך. אני חייב לומר שאני לא אוהב את ההגדרה של חייל בודד, עדיף לקרוא לזה חייל ללא עורף משפחתי. במדינת ישראל אין דבר כזה חייל בודד. החברה כולה - לפחות בחזון צריכה לעטוף את כולם שלא ירגישו בודדים. נעבור לדיון. המעקב מתחלק בעצם לשלושה חלקים שאנחנו נבקש לקבל עליהם תשובות. 1. לגבי החוק שעבר בתום כנס הקיץ, על איסור עיקול תשלומי משכורות לחיילים ותשלומי משרד הקליטה בגלל חובות. בדיון האחרון התברר שהחוק לא כולל איסור עיקול על כספי הפיקדון, ואני רוצה לדעת כיצד העניין סודר, ואם לא סודר, איך מתכוונים משרדי הממשלה להסדיר את הסוגיה. נושא של חיילים בודדים וטיפול בחובות שלהם, בנקים וחברות סלולר. הייתה פנייה גם שלי, קיבלנו כמה תשובות בכתב מכמה מחברות הסלולר, חלקן טובות יותר, חלקן פחות נפרט את זה. הייתה גם פנייה בעקבות הדיו של שר התקשורת לחברות הסלולר. פנייה בהחלט ראויה. ויש גם את הנושא של התנהלות המערכת הבנקאית כנגד חיילים בודדים, חיילים בלי עורף משפחתי שנמצאים בקשיים כלכליים. אני מרגיש שאנחנו קצת תקועים במקום בעניין הזה, רק יהיה מעניין לדעת האם צה"ל העיר נתוני חיילים לבנק ישראל. אם התחיל איזשהו תהליך כדי לגבש מתווה כזה, ומה הפתרון והמתווה שמוצע. לגבי חברות הסלולר - התברר שמרבית החובות של החיילים הן לחברות הסלולר, היות והם משוחחים עם בני משפחותיהם בחו"ל, והם מתחייבים על ציוד יקר, ועל מכשירים יקרים, ומחתימים אותם על חוזי התחייבויות בגלל קשיים שפתיים. ביקשנו נתונים מרשות האכיפה והגבייה לגבי מספר התיקים שנפתחו על-ידי חברות סלולר כנגד חייבים בטווח הגילאים בין 18 ל-21, כי רשות האכיפה לא יודעת האם הוא חייל או לא חייל, אז אמרנו נלך לפי הגילאים. מספר החייבים בגילאים אלה עומד על 862 חייבים. התיקים שמתנהלים הם למעלה מ-1,000. סכום החוב בממוצע הוא 8,900 שקלים. בממוצע לכל חייב יש תיק - 1.26 תיקים. בעקבות הדיון, פנינו לחברות הסלולר, פנייה דומה גם פנה אליהם בעקבות הפנייה שלנו שר התקשורת. מחברת פרטנר - נמסר לוועדה כי מדובר בתופעה קטנה מאד בחברה, ונעשים פעולות כדי למנוע את הדבר. תהליכי גביה מול לקוחות חיילים מבוצעת בתבונה ורגישות. במידה ולקוח עובר לטיפול משפטי, הוא מציין שהוא חייל, עו״ד מונחים לבקש תעודת חוגר ולא לבצע שום הליך משפטי עד מועד שחרורו.

זה לא נותן מענה עדיין, כי בסוף אחת הבעיות היא דווקא בשחרור יותר מאשר בשרות, ואז מנסים בשלב הזה להגיע לאיזושהי פשרה ופריסה רחבה. לפי חברת פרטנר 16 חיילים בחוב של כמאה אלף שקלים. מדובר על ממוצע של בערך 7,000 שקלים לחייל. מחברת מובייל - התקבלה התייחסות למכתבו של שר התקשורת, כי החברה החליטה לבוא לעזרתם של החיילים ולהפסיק הליכים משפטיים קיימים שנפתחו כנגדם בגין חובות שלא נגבו. חברת רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע״מ - החליטה כתוצאה מהפנייה של הוועדה, לשווק תוכנית לחיילים בודדים שיוכלו להתקשר עם משפחותיהם בחו״ל דקות רבות בחינם. כל חייל בודד שיפנה לחברה, ישלם את קרן החוב בלבד, כך נמסר מחברת רמי לוי. אני מצפה שחברות סלולר הנוספות, אחרות לא ענו לנו, או שענו תשובות שאין להן מדיניות בעניין, יקיימו תוכניות מיוחדות לחיילים בודדים בדומה למה שהוצע בחברת ״רמי לוי", שיווק השיקמה תקשורת בע"מ ויסמנו אותם. בסוף, מתוך הצורך של חברות הסלולר באירוע הזה לסייע בחלק הזה כחלק ממדינת ישראל יוכלו לעמוד בזה ללא ספק. בבקשה סגן אלוף ענבר סיטבון. זום. אני אתייחס למספר דברים. לגבי החובות לחברות הפלאפון, באמת, קיבלנו את העידכון גם מרמי לוי. עדכנו את החיילים, צריך להגיד להתאמה, כדי להוריד את הבשורה לרמת החייל. כן היינו מציעים גם מטעם לייצר שיתוף פעולה של איש קשר שאנחנו יכולים באמת לפנות אליו אם הם יקבלו עליהם על העונש, ואנחנו נוכל להשלים להם. גם בחלק המקרים ברובו המוחלט לממן חלק מהחוב. אין לנו בעיה לעשות את זה, בטח עבור הלוחמים. בטח על אלה שלקראת שחרור שהיו חיילים וסיימו שרות משמעותי ותקין. אותה בעיה יש מצידם שגם הם לא יודעים מי הם החיילים. אבל במקרים כאלה אנחנו יכולים להגיע לטיפול שהוא הוליסטי ושלם. אתם יכולים כן לעשות אחת לכמה זמן פנייה לחיילים שתדעו אם יש לכם חובות כאלה ואחרים,

תפנו אלינו, אנחנו יכולים לסייע.

יש לנו 2,500 מש"קיות ת"ש, וזה מה שהן עושות על כל חוב לאו דווקא של חברות הפלאפון. כל בעיה כלכלית שנקלע אליה החייל, החייל יודע לפנות לסגל הת"ש לקבלת שלם. השאלה אם המ"שקיות יודעות את מה שאת אמרת לי עכשיו.

זה מה שאמרתי בפתח דבריי, שכל המידע שהועבר אליי לגבי חברות הפלאפון וההקלות והתוכניות החדשות שהן עושות, וגם ההסדרה מול החובות בהקשרי רמי לוי, עדכנו את החיילים באופן אישי. פרטני. צריך לומר שמאז הדיון האחרון בכנסת, קיימנו שתי פגישות גם עם בנק ישראל, גם עם אביבה שיושבת פה. אגיד את עיקרי הפגישות שלנו. בפגישה הראשונה מחיקת נתוני האשראי,

הפגישה הראשונה הסברנו לנו בבנק ישראל שגם מחיקת נתוני

וגם אם אני אעביר את שמות החיילים זה יהיה לטובת מחקר. אנחנו עדיין לא העברנו את שמות החיילים, כי אנחנו מבינים שבסוף יעשו איתם רק מחקר בלבד. למה רק מחקר? לגבי נתוני האשראי, אני מבינה שזה לא יאפשר להם שום דבר שיש איזושהי הקלה מסוימת, אלא הפוך, זה יהווה עבורם אות קין להמשך.

אני שמה רגע את עצמי בצד, ניסינו לראות איך אנחנו מתקדמים קדימה, כי בזה לא הגענו לעמק השווה. מה כן הבנו? הבנו שאנחנו צריכים לבנות תוכנית משותפת, וצריך להגיד ששמחתי לראות את שיתוף הפעולה והנכונות הגבוהה מאוד כדי לייצר לנו סדנאות לחינוך פיננסי בדגש על החיילים הבודדים, אבל צריך להגיד בכלל לכל החיילים בצבא כבר משלב הטירונות. יצרנו הכשרות שאנחנו מבינים מה אנחנו רוצים שיהיה בפנים, יחד עם אנשים שאחראים על פיתוח התוכן. אנחנו על האירוע, וגם יהיה העברת מידע שיכול לסייע להם מהרגע שהם מקבלים משכורת, דרך אפליקציה שהחיילים יוכלו לקבל כשרות עבור התנהלות פיננסית נכונה. מדובר על כל החיילים בצבא, כאשר לחיילים הבודדים כחלק מסדנאות השחרור, תהיה בעצם קומה נוספת של מידעים, של הנגשה, של טיפול שהוא הרבה יותר מדויק. זה מה שקבענו איתם. אתמול היו איתי מהבנק שתי נציגות בכירות, אני משערת שהן יושבות פה והן יוכלו גם להתייחס. לגבי הקרן שנמצאת גם לסיוע עבור החיילים כחלק ממענה של בנק ישראל, גם את זה למדתי במסגרת הדיונים שביצעתי אצלי עם כל השותפים שיושבים כאן. הקרן הזאת דובררה לסגלי הת"ש כמענה עבור החיילים. עדכנו את סגל הת"ש, הוצאנו את זה כחלק ממדיניות מעטפת החיילים הבודדים. העברתי למזכירת הוועדה את המעטפת הרחבה שמתכללת את כל הדברים האלה, והופצה עד אחרונת מש"קיות ת"ש והמפקדים, גם את זה אפשר לראות שם. צריך להגיד שטיבי שיושב פה, הציע את עצמו להיות איש הקשר על כל סוגיה ובעיה שיש לנו, כמו שאביבה יושבת פה והיא היום אשת הקשר שלנו במקרה של הוצאה לפועל. אני רוצה למקד. חינוך פיננסי, וכל הדברים האלה מבורך.

הם רוצים להתחיל דף חלק, איך עוזרים להם?

הפתרון שלנו נתנו, שיש לנו איש קשר שקוראים לו טיבי. אחרי החגים יהיה לנו אנשי קשר. טיבי הבטיח שהוא יעזור לנו של כל הבנקים.

גם של הסיוע המשפטי, ויעניקו שרות לעמותה, וגם לעמותות אחרות במטרה לטפל בסוגיות שקשורות בחובות של חיילים, או בבעיות של חיילים מול המערכת הבנקאית בכל כרטיסי האשראי. אנשי הקשר האלה יהוו מוקד לקבלת פניות במטרה גם לתחום במהירות טיפול מהיר ויעיל, וגם לתת

אבל אנחנו נבחן אפשרות לדאוג לכך שהטיפול גם של גורמים משפטיים של עורכי דין של משרדים חיצוניים שמטפלים בחובות יהיה מקל. תודה.

אני מהמחלקה המשפטית בבנק ישראל. אני אולי אתחיל מזה שנתנו כבר את התשובות שלנו בקשר לבקשות מהמאגר,

זה גם משהו שחשוב מאוד שהאוכלוסייה הזאת תדע. אין לנו פתרונות קסם, וזה לא בגלל שאנחנו מנסים לגלגל את האחריות. אחרי שישבנו וחשבנו ביחד עם הגורמים הרלבנטיים, והבנו שזה יגרום יותר נזק מאשר תועלת.

הפנינו לקרן למודרי אשראי,

זה אפשרות של קיצור של תקופת הרישום כשאנחנו מדברים על חיילים בפרט,

אנחנו מדברים על חיילים שנושאים איתם את נתון האשראי השלילי הזה על הגב שלהם גם שלוש שנים

כי היום חיילים שיש להם חובות בהוצאה לפועל, בתקופת השרות כל עוד הם לא מסדירים את החוב, גם החוב גדל כי יש ריבית. ברגע שיש עיכוב הליכים, אנחנו גם מונעים את ההגדלה הזאת של

חיילים ברובם לא יכולים ללכת ולעבוד מתי שהם רוצים,

אין טעם בריבית הזאת. זה משהו ששווה לחשוב עליו גם כעוד אפשרות, וזה גם יעזור לצמצם את החובות, למנוע את התפיחה שלהם, וגם אם למשל חייל הצטרך פריסת תשלומים, בכל זאת, זה יקל את כל האירוע. זה דבר ראשון.

זה חוב שאולי אפשר להתעלם ממנו או לא לדבר עליו. בהמשך לדיון הקודם, ראיתי בפרוטוקול, וגם בדיון המשכי שהייתי בו,

מה שקורה, שהמשרדים האלה הרבה פעמים ולא תמיד מטים להם אוזן, והם מתנהלים איתם לבד, ומגיעים אלינו הרבה פעמים במעגל שני,

באטימות. אז כאן אני חושב שצריכה להיות איזושהי אחידות. אני קורא מכאן לכל חברות הסלולר

זה לא פתרון אופטימלי. זה שוב פתרון ששם את רוב המשקל בידיו של החייל שהוא זה שצריך לפנות והוא זה שצריך ליידע. אבל עדיין זה הפתרון שיש כרגע.

אנשים פרטיים שלפעמים הם גם ממש נושים אחריהם, ומקבלים הודעות מאיימות. זה חיילים שמפחדים לחזור לבית. מה הפתרון שאתה מציע? אני שאלתי פעם שעברה את צה"ל מה נעשה בנושא הזה. אז נאמר שהם זכאים להלוואות ולמענקים. זה לא קיים,

כי הוא אומר - אני לא יודע,

זה שוק שלא קיים

בסוף נוציא אותו לחופשה

גם לפרנסתו, ולהשתחרר רגע מהצבא כדי שהוא באמת יוכל רגע להתפנות למה שהוא צריך להביא. אפשר לתת

או מדוע שלא תייצרו קרן כזו לחיילים בודדים? יש כזאת קרן, זו קרן שמגיעה ממנהל מרחב,

מחוז. לכן יש הלוואות,

מגיעים אלינו, מציגים את הבעיה. כמה שאני זוכר, זה נע בסביבות 2,000, 3,000

מה שאנחנו עושים, זה מעדכנים שחשבון הבנק שלהם לא פעיל, ומאפשרים להם לגשת ולקבל את הכספים במזומן באמצעות בנק הדואר. השאלה אם החיילים מכירים את זה לדעתי, מעטים. חד-משמעית כן. אנחנו מתעסקים בזה על בסיס שבועי. הערה קצרה. יכול להיות שזה מבוא לדיון נוסף. אנחנו מאוד תומכים. אני חושב שאתה עושה עבודה חשובה בנושא הזה, באמת, אלה המיטב של המיטב החיילים הבודדים. צריך להגיע גם ל"מחילה" כמה שאפשר. בקצה, בקצפת של הדבר הזה זה חיילי מח"ל. אני מבקש להאיר כאן את הפנס בחצי דקה על הדבר הזה. חיילי מח"ל הרי הם מתנדבים. בניגוד לחיילים בודדים. יש להם היתר עבודה. דאגנו שיהיה להם היתר עבודה, כי אמרו שאין להם היתר עבודה. חיילי מח"ל, אני חושב צריך לחבר אותם. כמו שאדוני היושב-ראש, אתה יושב-ראש ועדת עלייה, קליטה ותפוצות, כתפיסה הוליסטית, אנחנו מפנים היום פרויקטים בארצות-הברית של חיילי מח"ל שחזרו לשם. אני חושב שצריך להפוך את הבעיה הזאת להזדמנות שאת החינוך הפיננסי, ואת הסיוע צריך לעשות על בעיות שהם השאירו פה. בצעדים הראשונים שלהם יחד עם גורמים אחרים, צריך להסתכל על זה כראייה תפוצתית ולא רק כעלייה וקליטה. תודה. בוקר טוב, מנהל אגף פיקוח תחרות וצרכנות. אני אגע בשלוש נקודות עיקריות.

בעקבות הדיון הקודם, השר שלנו הוציא מכתב לכל חברות התקשורת וביקש לפעול בצורה וולונטרית זה הצעד הראשון שעשינו. צעד שני אפשר לומר שרואים שכבר השוק מתחיל בכיוונים יותר טובים, ראינו את הדוגמאות שהבאת בתחילת הדיון. אנחנו כן רוצים לציין, שמדובר בתופעה שהולכת וקטנה. בעבר, בתכניות הייתה זיקה בין המכשיר לבין התוכנית, ואז בעצם זה היה נמכר כעסקת חבילה, והחיילים היו משדרגים ומשלמים על מכשיר ישן. בעקבות ביטול הזיקה, ובעקבות הסדרות צרכניות נוספות שהוביל המשרד, אנחנו נמצאים במצב שבו יש הרבה פחות פניות בנושאים האלה מכלל האוכלוסיות. נקודה שלישית שארצה לומר, שמשרד התקשורת לא יהסס לעשות שימוש בסמכויות הפיקוח והאכיפה שלו לכל פגיעה שתיעשה באוכלוסיות מוחלשות ובחיילים בודדים בפרט. ככל שתתקבל פנייה כזו, אנחנו נטפל בה במלוא הנחישות הנדרשת כמשרד ממשלתי.

סמנכ"לית מוקדי שרות ומכירה. כמו שאתם יודעים, אנחנו מנסים לבוא כמה שיותר לקראת חיילים, וחיילים בודדים בפרט. במידה ויש לחייל כזה או אחר חוב מסוים, הוא משלם רק את הקרן, לא את שאר העמלות. אנחנו נותנים לו פריסה נוחה עד 12 תשלומים. בנוסף לזה, הוחלט לגבש תוכנית מיוחדת לחיילים העתידים להתגייס, ובנוסף לזה גם לחיילים הקיימים. הובטחנו שזה ייצא תוך 60 יום. אנחנו יכולים להגיד שכבר בימים הקרובים תא התוכנית, משהו ייחודי באמת עבור כלל החיילים, גם עתידים לגיוס, וגם החיילים הקיימים. תודה רבה. אני מקווה שחברות אחרות יילכו בעקבותיכם. ציינתי את זה גם בתחילת הדיון. יש לי הצעה אחת. כמו שעדכנתי פעם קודמת בישיבה. אמרתי שאנחנו יזמנו מבחינתנו שנים קודמות הוצאנו רשימות ארוכות של אקסל לפי חתך גיל, וביקשנו מצה"ל לבדוק מי חייל ומי לא, וכך פעלנו ופנינו לחברות סלולר בנקים ומי שהיה. יש לי הצעה אחת. אני חושבת שאולי בעת מכירה על ידי חברת סלולר או של ניהול הבנק, לבדוק את הגיל של אותו צעיר, ולבדוק אם הוא חייל, ואפשר להביא תעודת חוגר וכבר לציין לאותו מקום שהוא חייל, יהיה לנו הרבה יותר קל ברגע שזה יגיע אלינו או לכל מקום. כך ההתנהלות תהיה יותר קלה. מי צריך לעשות את זה? חברות הסלולר, או הבנקים שנותנים את ההלוואות. אני שוב מפנה את תשומת הלב. זה לא רק בנקים. במתן הסדר, זה צריך להיות מצוין כחלק מזה. גם במאגר הנתונים הרי את אומרת אל תסתיר נתונים כדי שלא יהיה. אפשר להגיד - ההסדר נעשה בזמן שהיה חייל סדיר. ההסדר נעשה עם חייל משוחרר. להיפך, זה מוסיף. אני רוצה לסכם את הדיון. אני מודה לחברות סלולר שנרתמו וראו בעניין הזה חשיבות. אני מודה גם למשרד התקשורת ושר התקשורת שפנו אליהם יחד עם הוועדה, והעלו את הנושא הזה על סדר-היום לגבי העשייה הוולונטרית. עד כאן בהיבט הוולונטרי,

אני חושב שיש דברים שהמדינה יכולה לקחת על עצמה ולעשות בין היתר בשינוי החקיקה. עלו כאן כמה רעיונות טובים בדיון שאני מבקש מהמדינה לקדם אותם. הראשון - קיצור תקופת הרישום לחיילים, וכשאנחנו מדברים על חייל, אני רוצה להתייחס לחייל עד שנה אחרי השחרור, כי לפעמים ההסדר הזה נעשה דווקא בתקופה שהוא רק השתחרר, ובשנה הראשונה הוא מסדר את ענייניו, ושם לקצר את תקופת הרישום אם היה שלוש שנים, אפשר לקצר אותה לשנה או שנה וחצי. זה שינוי חקיקה, משרד המשפטים צריך להוביל את זה, משרד המשפטים או האוצר. במקביל, לייצר עיכוב הליכים אוטומטי לחייל בשרות סדיר, יאפשר גם מניעה של תפיחת החוב, וגם אפשרות של החייל לסגור את החוב בהליך מסודר כשהוא כבר משוחרר והוא יכול לצאת לעבוד, ולסגור חובות שהם באמת לא בסכומים גדולים. אפשר לקבוע שעיכוב ההליכים האוטומטי הזה נעשה לחוב שהקרן שלו עד 10,000 שקלים ולא מעבר לזה. לחילופין, כי אם מעכבים הליכים אז זה כבר פותר את זה, אבל לחילופין לפחות למנוע את ריבית הפיגורים במהלך שירות סדיר. צריך לשנות את הדיווח למאגר לגבי הנחות. זאת אומרת, אם עכשיו עושים "מחילה" ומוחלים על אותם סכומים שדיברנו עליהם, אין סיבה לדווח על זה למאגר, אני לא חושב שיש לזה משמעות בהיבט האשראי.

אני רק מפנה את תשומת הלב, כאשר מוסרים מידע כזה למאגר,

יכול להיחשב כמידע חיובי ולא מידע שלילי. הרבה פעמים זה מה שמונע מלעשות את ה"מחילה" כי לא רוצים לדווח.

נהפוך את הדיווח הזה לדיווח וולונטרי ככל שרוצים. זה יוצר עיוותים במאגר. אנחנו כבר הסברנו. מה עיוותים? עכשיו עורך הדין מוחל על 500 שקלים שכר טרחה מה העיוות? אנחנו כבר ציינו את זה. זה שציינתם את זה לא אומר שאני מסכים עם זה. לא. אני לא מסכים עם זה. אמרנו זה יוצר עיוות במאגר בגלל שהמידע הזה כן יהיה בחוץ. מה, על זה שהעו"ד אמר אני מוותר על שכר טרחה? זה לא מנתוני האשראי שנמסרים למאגר. המחילה על החוב. לא מחילה על שכר הטרחה של העו"ד. המידע הזה לא נמסר. המחילה על שכר טרחת עו"ד, זה לא משהו שנמסר למאגר. אז אני אגיד. כשאנחנו פונים למשרדי עורכי דין, ומנסים להגיע להסכמי פשרה, לא אחת ולא פעמיים.

רואים בשכר הטרחה של העורך דין כחלק בלתי נפרד מהחוב. אם אנחנו מבקשים לקבל הנחה, וגם מהריביות. אם אנחנו מבקשים הפחתה,

וזה מופיע בכל ההסכמים של כל משרדי עורכי הדין, הם כותבים שם בצורה מפורשת שכל הנחה מעל 200 שקלים זה מדווח למאגר, כולל הנחה על הריביות, וכולל הנחה על שכר הטרחה והכול. אני פעם הצגתי שאילתה כזאת בדיוק, והייתי בדיון על זה על זה עם דירוג אשראי. דיווח המחילה סייע ללקוח, כי מבינים שיש תהליך שהוא יוצא מהחובות שלו.

אני חושב שזה גם לא התקבל, להכריח שלא ישלחו מחילה, זה מקובל בכל העולם, במדינות ה-OECD, שולחים מחילות חוב למאגר. כרגע זה דיון. נחשוב על זה. ממה שאני מכיר, זה מסייע - - - שכר הטרחה נחשב חלק מהחוב? אני צריך לבדוק את זה, אני לא מכיר את זה. פעם ראשונה שאני שומע את הדבר הזה. אני מבקש שתעשו אצלכם דיון, ותעבירו לנו בכתב לגבי הנושא הזה. אני מבקש שתשבו יחד עם גיא.

אני חושב שנכון לסמן את החוב שהוא נוצר במהלך שרות החובה. זה חוב שנוצר במהלך שרות חובה, יש לזה גם משמעות. אני מבקש מהמדינה לפעול להקמה של קרן הלוואות לחיילים בודדים. האחריות בעניין הזה היא שר הקליטה, שר הרווחה, והקרן לחיילים משוחררים. מערכת שיודעת לתת הלוואות לסגירת חובות לחיילים חסרי עורף משפחתי בסבסוד של המדינה על הריבית, או בערבות מדינה זה גרושים מבחינת מדינת ישראל ותקציב המדינה. זה נותן עוד איזשהו מקום שאיתו אפשר להמשיך.

אנחנו נקיים עוד דיון מעקב גם על הדברים האלה. הישיבה נעולה. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 11:10.